אני פותח את ישיבת הוועדה. על סדר היום: הצעת חוק חוזה הביטוח (תיקון מס' 13) (שינוי מוטב בלתי חוזר בביטוח חיים אגב הלוואה לדיור), התשפ"ג-2023, פ/530 כ/962, של חבר הכנסת יעקב אשר וחבר הכנסת משה גפני הכנה לקריאה שנייה ושלישית. בדיון הקודם הועלו כל מיני נקודות. אני מציע שנתחיל להקריא

נשמע הערות ונסגור את הנוסח. בקשה, גברתי היועצת המשפטית. הצעת החוק הזאת נועדה להקל עבור הציבור את התהליך של מיחזור משכנתה. הכוונה היא להקל את התנאים להחלפת מוטב בלתי חוזר בביטוח חיים שנערך לצורך קבלת הלוואה לדיור. אני מקווה שיהיו עוד דברים שיקלו על המיחזור. בנק ישראל, איפה אנחנו אוחזים עם ההקלות האחרות שאינן קשורות דווקא להצעת החוק הזאת? אנחנו ממש בישורת האחרונה. זה כבר נמצא על שולחנו של המפקח לאישור לקראת פרסום סופי. אחרי הערות לציבור? אחרי הערות לציבור. היו הרבה מחיאות כפיים מהציבור? לא מספיק לטעמי. אז משהו בהסברה שלכם לא טוב. כשנפרסם תהיה הסברה.

הזמן לומר תודה לבנק ישראל ולכל החברים האחרים. מקודמים כרגע מספר תקנות/נהלים שאמורים להפוך את הנושא של המיחזור לקל יותר, לדיגיטלי יותר עם הזמן, והכי חשוב, עם הרבה פחות רגולציה ופרוצדורות כאלו ואחרות. כמו שאנחנו יודעים, הוא לא בא מספיק לידי שימוש, לפחות לא עד התקופה של עליית הריבית. דווקא היום, בתקופה הזאת, הנושא הזה של המיחזור מקבל הרבה יותר משמעות, ואני מאוד מקווה שהוא גם יקבל הרבה מאוד משמעות בקרוב, כשתתחיל לרדת הריבית ואנשים ישתמשו בזה כדי לסדר לעצמם את ההלוואה בצורה נכונה יותר, טובה יותר. זה התחיל עם הצעת חוק שהגשתי בממשלה, אבל בנק ישראל ביקש שהנושא הזה יטופל בצורה של תקנות. לקח וכמה כמה חודשים להתקדם, אבל הנה, קיבלנו גם את הבשורה הטובה הזאת. אנחנו נחכה כולנו שזה יתפרסם בימים הקרובים. זה ישתלב יפה מאוד עם הצעת החוק שאנחנו מדברים עליה כרגע, שמתייחסת לחלק מסוים שהיה צריך שינוי חקיקה, אם זה העניין של הפרוצדורות, של כמה בן אדם צריך לרוץ כדי למחזר משכנתה, אם זה העניין של מוטב בביטוח. אני כבר אומר, יש פה הרבה מאוד נקודות שתלויות לא רק בחקיקה שנעשה אותה היום, אלא בפרקטיקה שתתפתח לאחר מכן, אם בכל מה שקשור בשינויים כאלה ואחרים של ההלוואה, דלתא וכו'. אני כבר אומר, אנחנו נעשה דיון מעקב אחרי תקופה מסוימת כדי לראות איך הדברים קורים בשטח. אני אקריא את הסעיף הראשון, הסעיף המרכזי של הצעת החוק. חוק חוזה הביטוח (תיקון מס' 13), התשפ"ג-2023 הוספת סעיף 44א1.בחוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981 (להלן החוק העיקרי), אחרי סעיף 44 יבוא: "שינוי מוטב44א. נקבע מלווה מוסדי כמוטב בפוליסה בלתי חוזראגב הלוואה לדיור בקביעה בלתי חוזרת (בסעיף זה מוטב ראשון), רשאי המבוטח, על אף אמור בסעיפים 11(ג) ו-13(א), לחזור בו מקביעתו ללא קבלת הסכמת המוטב הראשון, ובלבד שקבע מלווה מוסדי כמוטב אחר באותה פוליסה אגב הלוואה לדיור חדשה,

החלפת המוטב כאמור תיכנס לתוקפה מיום פירעון הלוואה לדיור שנותן המוטב הראשון, הסעיף הזה מדבר על זה שכשאדם מבקש למחזר משכנתה, להעביר הלוואה לדיור ממלווה מוסדי אחד למלווה מוסדי אחר, הוא יוכל למשוך איתו, לקחת איתו את אותה פוליסת ביטוח חיים שכבר קיימת לו מול המלווה המוסדי הראשון ולהחליף בה את המוטבים. מה החידוש בהצעת החוק? את הדבר הזה הוא יוכל לעשות בלי לקבל את ההסכמה של המלווה הראשון למחיקה שלו כמוטב בלתי חוזר מהפוליסה. סעיף 13(א) לחוק חוזה הביטוח קובע שכשקובעים מוטב בלתי חוזר חייבים לקבל את ההסכמה שלו כדי למחוק אותו. הצעת החוק הזאת אומרת שבמקרים הספציפיים שעליהם היא מדברת לא יצטרכו לקבל את ההסכמה שלו. התיקון הנוסף שכתוב בסיפה של הסעיף הזה, שזה מהמילה "ואולם", מדבר על זה שהחלפת המוטבים הזאת תיכנס לתוקף רק כשההלוואה שנתן הבנק הראשון תיפרע. המטרה כאן היא למנוע פגיעה במעמד של המלווה הראשון כמוטב בלתי חוזר, ולהימנע מהקושי, מהאפשרות שיכולה להיווצר אם תהיה אי התאמה בין הזהות של המלווה לבין הזהות של המוטב. הפירעון של ההלוואה גם מסתנכרן בין שני הבנקים.

הכוונה היא שברגע שהבנק השני פורע את ההלוואה עבור הבנק הראשון, הקביעה לגבי הבנק השני כמוטב בלתי חוזר תיכנס לתוקף. האם בכל ההליך הזה האזרח לא יצטרך לעשות פעולות מעבר לזה שהוא אומר "אני רוצה לעבור"? השאלה הראשונה היא לגבי הפרקטיקה, כי בדיון הקודם הסבירו מהצד של הממשלה שחברת הביטוח תרשום בפוליסה את הבנק המלווה השני כמעין מוטב על תנאי כך שיהיו רשומים שני מוטבים בתקופת ביניים: המוטב הראשון כמוטב בלתי חוזר והמוטב השני

שההלוואה לבנק הראשון תיפרע. מה שהם אמרו זה שעל בסיס הרישום הזה הבנק המלווה השני יוכל לקחת על עצמו את הלוואה במקום הבנק המלווה הראשון ואז אפשר יהיה להודיע לחברת הביטוח שההלוואה שהבנק הראשון נתן נפרעה ואפשר למחוק אותו. לא כתוב כאן בדיוק מי מודיע מה ולמי בשלב הסופי. הנקודה השנייה זה הנושא של הדלתא, מה קורה עם הדלתא. אם יש לנו פוליסת ביטוח שמכסה סיכון מסוים, במהלך המיחזור הסיכון גדל, בין אם זה בגלל שגדלה התקופה, בין אם זה בגלל שגדל הסכום,

בגלל שפרסו אחרת את הריביות. מה שהסבירו בדיון הקודם זה שאפשר יהיה לייצר מוצר חדש, שחברות הביטוח ייצרו מוצר שנקרא "פוליסה על הדלתא". השאלה הראשונה, האם יש איזה שהוא קושי מבחינת חברות הביטוח לייצר פוליסה כזאת, האם יש סיבה שמשהו ייתקע במובן הזה, והשאלה השנייה היא לגבי הבנקים, אם יש איזה קושי שיכול לעלות מבחינת הבנק השני לקבל עכשיו פוליסה מקורית ופוליסה על הדלתא, כשהרעיון הוא שעל הפוליסה המקורית לא צריך לעשות חיתום. מטרת החוק זה שלא יהיה חיתום נוסף. אם אני זוכר טוב מהישיבה הקודמת, גם השאלה הזאת נשאלה במקרה של שינוי המשכנתה בשנים.

וגם דיברנו על הריביות, על משהו שמשתנה והוא לא עוד סכום. פה הבנתי שהנושא של הדלתא הוא יותר ברור.

נשמע איך זה הולך לקרות בפועל ואם יש משהו שצריך לתקן תוך כדי הפעולה.

הרישום של המוטב על תנאי ואיך הדברים האלה ייעשו בממשק שבין הבנקים לחברות הביטוח - - זה קודם כל בין הבנקים לבנקים, כי זה ההלוואה עצמה. כרגע אין ממשק, זו פשוט העברה בנקאית שעושים.

שהלקוח, אחרי שהוא סיכם על הבנק שהוא רוצה לעבור אליו,

מה לגבי

לגבי הרישום של המוטב הזמני כמוטב על תנאי,

ככל שצריך יהיה לעשות איזה שהם כיוונים, רשות שוק ההון תוכל לעשות את הפיין טיונינג. אבל העיקרון הזה מקובל? אכן כן.

זה סוג של מילת קסם שמה שעומד מאחוריה זו פשוט פוליסה חדשה, פוליסה חדשה לכל דבר ועניין. אני לא חושב שזה